אנחנו פותחים דיון שני בנושא רישוי באמצעות מורשה להיתר. יהיה לנו יום ארוך, יום לימודים ארוך בתוך הוועדה.

את ההתלבטויות,

בדיון הזה ננסה להתמקד ולהתקדם